שלום לכולם. אני מתנצל על העיכוב בתחילת הדיון הזה. אנחנו בתקופה מאוד עמוסה בחוק ההסדרים ובחוק התקציב, ובכל זאת הכנסנו את הדיון הזה, מתוך מחשבה שהנושא הזה, כפי ששרת הכלכלה הציגה לי אותו, עלול לסכן חיים, ודורש התייחסות מיידית. אנחנו נשמע את העמדות ואת הטענות, ואנחנו גם נראה אם אנחנו בשלים בשלב הזה, מכל המידע שנאסוף, כבר לקדם את התקנה או את תיקון החוק הרלוונטי. ולכן כל הדוברים יצטרכו להיות מאוד מאוד תמציתיים וקצרים. רון מלכא, מנכ"ל משרד הכלכלה, תתחיל, תיתן לאנשיך להציג, ואחרי זה נשמע עמדות בנושא. צוהריים טובים, כבוד

חברי כנסת, אורחים נכבדים, כלי האיירסופט שמוגדר כצעצוע מסוכן, מתברר שהוא כנראה הרבה יותר טוב, הוא צעצוע הורג. ניתן בהסבה קלה להפוך אותו לכלי נשק לכל דבר ועניין, הוא גם נראה כמו כלי נשק, אז אפשר להשתמש בו לביצוע פעולות טרור ופעולות פליליות ככלי נשק לכל דבר, ולכן חשבנו שנכון להסדיר את השימוש בכלים האלה. במקביל, הכלים האלה נוצרו מלכתחילה ככלי שעשוע במועדונים, במקומות ספורט ותרבות. בהחלט אנחנו רואים שיש ביקוש לזה, וזה יוצר שעשוע להמונים. צריך לאזן בין הרצון מצד אחד לשמור על חיים, כי הכלי הזה, כמו שאמרנו, הורג והשתמשו בו להרוג יפרטו על זה אנשי המשרד לביטחון פנים והמשטרה שנמצאים פה, הם יודעים יותר טוב ממני ומצד שני, אנחנו לא רוצים לפגוע, לא במשלח ידם של העוסקים בדבר, שעשו יבוא, השקיעו כסף, הקימו מועדונים, ורוצים בסך הכול בידור והנאה להמונים, ובהחלט גם בזה אנחנו רואים צורך חשוב. אנחנו רוצים להסדיר את השימוש בכלי האיירסופט. היות שזה כלי שניתן להפוך אותו לכלי נשק לכל דבר ועניין, נכון שיטופל ככלי נשק לכל דבר ועניין. אם זה נשמע כמו נשק, יורה כמו נשק, הורג כמו נשק, זה כנראה נשק. ולכן אנחנו הולכים להסדרה של הדבר הזה. אני מאוד מודה למשרד לביטחון פנים, שמשתף איתנו פעולה באופן מלא בעניין הזה, כדי שתהיה הגדרה מוסדרת בחוק של כלי האיירסופט ככלי נשק לכל דבר. נדרש לעשות תהליך של חקיקה, והמשרד לבט"פ, בסיוע שלנו, עושה מאמץ מאוד מאוד גדול לעשות את זה. ועד שהתהליך הזה יושלם, החליטה השרה, מתוך רגישות לחיי אדם מצד אחד, ומתוך הבנה לצורך של אנשי עסקים שהשקיעו וכו' מצד שני, להוציא צו למניעת יבוא, מוגבל לשלושה חודשים, כדי לאזן בין הצרכים השונים, וכך הגענו לפה, אדוני היושב-ראש, עם צו עצירת היבוא וחלקי חילוף לשלושה חודשים, עד שנסדיר את החקיקה בנושא. אני רק רוצה להדגיש שהמועדונים עם הכלים הקיימים ממשיכים לפעול זה לא שעצרנו למישהו חלילה רק עצרנו את היבוא של כלים חדשים למשך שלושה חודשים. מה עקרונות ההסדרה העתידית שתוציאו?

הרעיון המסדר הוא שצריך להתייחס לכלי נשק כזה, שניתן להסב אותו בקלות לצעצוע מסוכן, דרך החלפת מכלול, להסב אותו לכלי נשק לכל דבר, לטפל בו כמו כל כלי נשק. הטיפול בכלי נשק הוא אחר, למשל להטביע עליו מספר סידורי, לבצע אחריו מעקב, רישיון מיוחד וכו', כמו שנותנים לכל כלי שהורג. עד שהדבר הזה יוסדר בחוק, אני מקווה בזמן הקרוב, החליטה השרה בצו זמני, לעצור את היבוא כדי לחסוך בחיי אדם.

ההצעה ההיא עוסקת ביבוא, היא לא מגבילה שימושים כרגע, לא של אדם פרטי ולא של גוף.

אבל לא הסתפקנו בזה, אדוני היושב-ראש, ותודה שאתה שואל, שזה בעצם ההשלמה להתייחסות שלי. יש נוהל שמסדיר את השימוש בכלי איירסופט מיוחד,

שמשרד הכלכלה כתב בשיתוף וסיוע של המשרד לבט"פ, שמצמצם ככל האפשר את השימוש תחת החקיקה הקיימת, ומפקח בצורה מאוד הדוקה, עד כמה שניתן, ומסדיר את העניין של השימוש בכלים האלה, עד שנבצע את ההשלמה של החקיקה בנושא הזה. זאת אומרת, צו שעוצר את היבוא, נוהל שמסדיר מאוד - - - הנוהל הזה קיים? הנוהל הזה קיים. הוא פורסם? יש נוהל, הוא פורסם. עשינו עכשיו אפילו כמה התאמות.

פועלים על פיו?

מתי הוא פורסם? הנוהל הזה פורסם כבר מזמן, כבר כמה שנים.

מתי הנוהל הזה - - - ספטמבר 2019. עשינו עליו עכשיו התאמות. מתי פורסמו ההתאמות? בכל פעם, משנת 2019, אנחנו משנים את ההתאמות, בהתאם למצב הנתון. מתי הפעם האחרונה ששיניתם? כרגע הצענו נוהל שעומד לפרסום הערות לציבור הרחב. הוא כרגע פורסם באתר שלנו להערות לציבור הרחב. להערות. הוא עדיין לא בתוקף. הנוהל קיים. הוא קיים, כפי שריקי ציינה, מ-2019. לאור ריבוי המקרים לאחרונה של שימוש בכלי איירסופט למטרות לא רצויות, מה שעשינו, הכנסנו בנוהל תיקונים. בגלל שהתיקונים משפיעים על הציבור, אנחנו חייבים לצאת לשימוע ציבורי בשביל לשמוע אם יש טענות בנוגע אליהם, אולי צריך להכניס שינויים, אנחנו גם מתאמים עם השותפים שלנו במשרד לביטחון פנים, במשטרה. המועד להערות הציבור לדעתי עבר לפני מספר ימים. אנחנו נאגד את כל ההערות, נתייחס אליהן, נטמיע שינויים אם צריך, ואז התיקונים יפורסמו בנוהל, אבל בינתיים יש נוהל שהוא כבר בתוקף ופועלים לפיו. מ-2019.

ישראל אבישר, ראש אגף כלי ירייה, המשרד לביטחון פנים. אני מעדיף ברשותך שסדר הדברים, אם אפשר, שהמשטרה קודם כול תציג את המסוכנות, ואחרי זה נדבר על המתווה העתידי,

אני נותן למשטרה עשר דקות. תנהל את עשר הדקות בין האנשים שלך. המשטרה תציג את המסוכנות.

אדוני היושב-ראש, וכל החברים הנכבדים. עשר דקות זה מספיק זמן להציג את האירוע, ואני אשמח אם מי שיש לו הערות לשאול ירשום אותן ואחרי זה נוכל לענות. יש פה אנשי מקצוע מכלל המשטרה, גם אנשי מז"פ, גם אנשי מודיעין וגם יועצים משפטיים. אני אשמח אם תתנו לי כמה דקות. בבקשה, דודו.

שני השקפים הראשונים לא קשורים לאיירסופט. אני מציג את המצב כרגע במדינת ישראל ולאורך שנים על המסוכנות שיש בכלי ירייה בכלל. זה לא קשור לאיירסופט, אלא למצב שהגענו אליו עכשיו. ניתן לראות לאורך שנים שיש מגמה של עלייה במספר הקורבנות בירי בנשק. הגענו ל-134 מקרי רצח בישראל. אפשר לראות את כלל מקרי הרצח בנשק חם מספר הקורבנות גדול מהמספר הזה, כי זה מספר האירועים. למשל מספר הקורבנות הוא 145 ולא 134. אנחנו רואים את המצב במדינה. לא הבנתי מה שהראית עכשיו. 134 מקרים של ירי במדינת ישראל? אירועי ירי שבסוף מת בן אדם רק מכלי נשק אחד. יכולים להירצח שניים או שלושה אנשים. תמיד כמות הקורבנות גדולה מכמות האירועים. השקף השני מדבר בכלל על תפיסות אמל"ח במדינת ישראל. אני לא מדבר על המספרים, אבל ניתן לראות את המגמה הברורה לאורך השנים, שכמות תפיסות האמל"ח על ידי המשטרה הולכת וגדלה עם השנים. ברור לכם שכמות הנשק הנמצאת בידי העבריינים היא גדולה לאין-שיעור. בשקף השלישי זה לקט עיתונות שמדבר אך ורק על אירועי איירסופט, ואני לא אכנס לכל אירוע, למעט האירוע השני מצד ימין למטה, שרק לאחרונה כל הקהל התוודע לאישה שנחטפה על ידי האחים שלה. היא נחטפה באמצעות איירסופט. למה אני מעלה את הסוגיה הזאת? כי בסוף האזרח התמים, שיושב היום במסעדה, שהולך ברחוב, שנמצא בפיצוציה או מתדלק בתחנת דלק, אינו יודע מה עומד מולו. האם עומד מולו M16 צה"לי גנוב או שעומד מולו איירסופט קלסי או שעבר הסבה? תיכף נעשה סדר במונחים של האיירסופט. מבחינתי זה קצה קצהו של כלל האירועים שבהם מעורב איירסופט. דבר נוסף שאני רוצה לציין בפני הוועדה, שלמשטרת ישראל אין נתון שיכול להגיד כמה אירועים הם מאיירסופט, כי אם הנשק אינו נתפס, אין יכולת בדיקת מעבדה על ידי מז"פ, ויש פה מומחה של מז"פ. רק אם נתפס הנשק עצמו אפשר לומר מה הייתה ההיסטוריה של הנשק. תיאורטית איירסופט יכול יהפוך לנשק חם מלא? בוודאי. לא הבנתי. הם באו לה בלי נתון? אין נתון כמה פעמים השתמשו בזה? אין נתון למספר הפעמים? אפשר גם לחטוף גם אישה עם אקדח קפצונים שאני קונה בדרום תל אביב, היא לא יודעת להבדיל בין האקדח הזה לאקדח הזה. אביר קארה, הוא ביקש שלא יפריעו לו. אני רק שואל אם אין פה נתון. אני נדהם מזה שאין נתון. אביר קארה, הוא יציג עשר דקות. אתה תהיה חבר הכנסת הראשון שיתייחס כשאני אתן לחברי כנסת להתייחס. עד אז, נא לא להפריע. בבקשה. תודה, אדוני היושב-ראש. בשקף הבא אפשר לראות את המצב בעולם. אין פה מחקר עומק על הנושא בעולם. מה שכן, יש סקירה של המשרד לביטחון פנים, שמייצג את המדינות באירופה, מדינות בניו-זילנד, בקנדה, באוסטרליה,

אם מבקשים מחקר עומק בנושא, כי החוק שם שונה, הרגולציה שם שונה, אפשר להתעמק ולקבל תשובות מהמשרד לביטחון פנים, אבל ניתן לראות ששם באיזה דרך יודעים להגדיר את זה לא כצעצוע מסוכן, אלא ככלי אחר שיכול להמית בן אדם. אני שומר לכם את ההגדרות איך להגדיר. בשקף הבא ניתן לראות תפיסות של כלי איירסופט לא מוסבים. למה אני אומר "לא מוסב"? תסתכלו על הכותרת בצד שמאל. כמו שאמרתי, איירסופט יכול להגיע במצבו הטבעי, אחר כך הוא עובר תהליכים שתיכף נדבר עליהם, עד שהוא יכול להיות כלי נשק שיכול להמית. אני לא מדבר על הנתונים, אתם יכולים לראות לבד את העלייה הדרמטית עם השנים של תפיסות של כלי איירסופט. מה זה תפיסה? אם הצעצוע חוקי, והוא לא מוסב, מה תפסת? אדוני, כשאני כמשטרה נכנס לחיפוש אצל אדם, שיש לי מידע שיש אצלו נשק, הלכתי לבית משפט, הוצאתי צו חיפוש, הגעתי לחשוד, ביצעתי את הצו, תפסתי נשק. לרוב השוטרים במיומנות שלהם יכולים לדעת אם זה מוסב או לא מוסב, אבל מי שייתן לי את הפלומבה זה ראש מעבדת נשק שנמצא פה. שם הוא אומר: אדוני, זה איירסופט, איירסופט שעבר הסבה, או M16 אמיתי. אלה אירועים של מפגש של משטרה מול חשודים, מול עבריינים, שעשינו להם חיפוש בבית, וזאת התוצאה שאתה רואה פה. זה הנשק היחיד שנמצא או לצד נשקים? אם אדם החזיק בבית את זה, וזה לא מוסב, זה לא עבירה על החוק. האמת שזה כן עבירה על החוק. למה? היום כשמייבאים איירסופט מותר לייבא את זה רק על ידי מועדונים, ומותר להחזיק את זה רק בתוך המועדון. זה בנוהל הקיים?

איירסופט מחוץ למועדונים הוא עבירה על החוק, בנוהל הקיים.

מה הענישה כשתופסים? אם הוא תפס את זה בבית - - - חברים, רק אני שואל שאלות הבהרה. תמשיך, דודו. אדוני היושב-ראש, תודה. בשקף הבא אפשר לראות תפיסת איירסופט שעבר הסבה.

בדרך כלל מחליפים לו את הקנה, מחליפים לו עוד חלקים פנימיים בנשק, ואז הנשק הופך להיות נשק קטלני שבכוחו להמית. ניתן לראות את התפיסות ואת העלייה הדרמטית בכלי נשק שעברו תהליך של הסבה. מה זה תהליך של הסבה? חשוב לי שכל הקהל פה ישמע. זה יכול להיעשות בארץ, לרוב זה נעשה היום בשטחים. עבריינים יודעים להוציא את זה לשטחים. הוא יעבור שם הסבה ויחזור לארץ כנשק שעבר הסבה ושבכוחו להמית. לכן זה תהליך מתגלגל, לא רק מישהו תמים שמחזיק ברשותו נשק. אם אני אעבור רגע לשקף הבא, שמבחינתי הוא שקף מאוד חשוב, אפשר לראות פה את המחירים - - - הנשק שהבאתם היום, האם הוא מוסב או רגיל? לא מוסב, אדוני. אנחנו נשמח להסביר על זה עוד מעט. דודו, יש לך שתי דקות לסיים. בשתי דקות אני אסיים. זה המנוע הכלכלי, אדוני, ואני רוצה שתראו מה קורה בתהליך של הנשק. אם אנחנו מביאים M16 של איירסופט רגיל, הוא כ-9,000 שקל אצל עבריינים. הוא עובר את ההסבה, הוא כבר יעלה כ-45,000 שקלים, כשהמקור כמובן מהצבא נע בסביבות 100,000 שקלים. בשקף הבא ניתן לראות ששב"כ מתריע. שב"כ לא מתריע על כל דבר, על האירוע הזה הוא החליט כן להתריע. חוות-דעת מומחים של מז"פ מי שירצה לשאול פה שאלות מקצועיות, נמצא פה ראש מעבדת נשק, הוא יכול לענות גם על הסוגיה של ההסבה שהיושב-ראש שאל אליה. בהתייחסות הציבור אני פחות אגע, כי אין לי זמן. בשקף האחרון אני מדבר על עצירת היבוא כצעד מנע מיידי, שייתן לנו את הזמן להסדרה, שלפחות מבחינתנו, המשטרה תיכף המשרד לביטחון פנים ידבר לעומק על הנושא הזה זה היכולת לעשות הסדרה בתחום ביחד עם המשרד לביטחון פנים. זה סוג של רגולציה. מה היה הטריגר לקיום הדיון היום? מה קרה? מה הדחיפות? מה קרה בחודש האחרון? 100 נרצחים לשנה.

מה קרה בחודש האחרון? אין לזה קשר לאיירסופט. מה קרה בחודש האחרון - - אין לזה קשר לאיירסופט. - - שדחוף היה שהנושא יגיע אלינו? הסבות של כלי איירסופט. אנחנו רואים לאחרונה - - - לא הבאתם נתונים.

רואים הרבה כלי איירסופט שנכנסים לארץ. - - - אביר קארה, אני קורה אותך לסדר פעם ראשונה. אצלו זה שנייה, אחרי זה 2.9, ופעם אחת כבר הוצאתי אותו. רון הפריע. כדאי לך להיות בסוף הדיון, כי יש לך מה להגיד בסוף, כשנקבל החלטות, אז תתאפק. כפי שציינתי, אנחנו רואים לאחרונה זליגה, ואנחנו רואים כמות רבה יותר של כלים שמוסבים מאיירסופט רגיל, ככלי צעצוע, לנשק חי לכל דבר ועניין. זו הסיבה שבעקבותיה אנחנו כאן. הבנתי. אני רוצה לתת את הזכות לאנשים שעוסקים בתחום הזה. ברשותך, עוד לא הצגנו את התהליך המלא, כבוד היושב-ראש. אמרת עשר דקות. בדקה אחת אני אסביר. אני מנהל אגף ברשות הפיקוח לכלי ירייה. האגף מנהל את כל כלי הנשק החוקיים במדינת ישראל, גם בהחזקה פרטית וגם בהחזקה ארגונית. המתווה באופן כללי הוגש אתמול במסגרת אחד הסעיפים בהחלטת הממשלה. אתמול התקבלה החלטת ממשלה שהכותרת שלה היא "תוכנית לטיפול בתופעות הפשיעה והאלימות בחברה הערבית". פורסמה אתמול בערב ההחלטה. במסגרת ההחלטה יש סעיף שמגדיר אבני דרך להסדרה. מבחינת אבני הדרך, העקרונות הם כדלקמן: ראשית, בתוך שלושה חודשים הכוונה לבצע את תיקוני החקיקה. היום האיירסופט בתצורתו הנוכחית אינו עונה להגדרה של כלי ירייה, כפי שהחוק שלאורו אני עובד קיים, ולכן נדרש תיקון חקיקה. אני לא אכנס לפרטים, אבל מעבר לתיקון החקיקה - - - בהחלטת הממשלה יש התייחסות לאיירסופט?

יש סעיף שלם שעוסק בזה. תקרא לנו את הסעיף. סעיף 4 בעמ' 24. הוא סעיף ארוך, אבל אני אקרא את העקרונות. קצר. א. להנחות את המשרד לביטחון פנים לקדם בתוך שלושה חודשים, בתיאום משרד המשפטים ומשרד הכלכלה והתעשייה, את שינוי הדינים החלים על כלי האיירסופט, כך שיחולו עליו ההגבלות והדינים שחלים בחוק לרישוי כלי ירייה, הקובע תנאים ליבוא, מכירה וכל הדברים האלה. האחריות על תחום האיירסופט תעבור, לאחר השלמת ההסדרה, למשרד לביטחון פנים. בעניין זה יפעל משרד הכלכלה וכו' וכו'. בתוך שלושה חודשים תביאו נוסח חוק? בתוך שלושה חודשים הכוונה היא לבצע תיקוני חקיקה, כי החקיקה היום אינה מאפשרת לנו לטפל באיירסופט, מכיוון שהיום הוא אינו עונה להגדרה המשפטית. לסיים את תיקוני החקיקה.

יש כוונה לתקן בתוך שלושה חודשים. במקביל, האגף שאני מנהל יגבש תפיסת הפעלה להסדרה עתידית. יש לי שאלה תמימה. אם החוק הזה מרשה רק למועדונים להיות איתו, ואסור לאזרח להיות איתו בבית, מה חסר לכם בחוקים הקיימים כדי לאכוף? קודם כול, היום אני לא יכול לטפל באיירסופט, כי הוא לא מוגדר ככלי ירייה. אבל אסור לפי חוק להחזיק אותו בבית. היום באופן כללי החוק הוא לא באחריות המשרד לביטחון פנים, כי הוא אינו עונה להגדרה - - - אתה רוצה שהוא יהיה בסמכות המשרד לביטחון פנים? הכוונה היא לבצע שינוי חקיקה, שיאפשר לנו החלה של הגדרה נוספת. אנחנו קוראים לזה "תיקון כלי ירייה". הפיקוח על החוק הזה הוא לא בסמכות המשטרה? היום הוא לא מטופל על ידי האגף לרישום כלי ירייה, למיטב ידיעתי גם לא על ידי משטרת ישראל. היום הוא מטופל על ידי משרד הכלכלה, מכיוון שבמהות הוא צעצוע שנועד במקור לצורכי - - - נניח שמעבירים לכם את החוק הזה לפיקוח, החוק הקיים אוסר להחזיק את זה בבית. לכאורה אם היו אוכפים את זה, הכול היה טוב. החוק לא אוסר, אדוני. - - - אי-אפשר פה שוק. שמעתי תשובה מפורשת שהחוק אוסר להחזיק אותו בבית כבר כיום. החלטתם ביניכם מה החוק אומר? את יכולה להבהיר לנו, היועצת המשפטית? אני אבהיר. היום יש צו, צו יבוא חופשי, שהוא קובע את מתן רישיונות היבוא. מכוחו הוצאנו נוהל, הנוהל מאפשר לתת רישיונות יבוא רק ליבואנים, בתנאי שהם מתחייבים להשאיר את זה בבית המסחר, בעצם במועדון. אם בסופו של דבר יבואן, שהוא מועדון, מוכר את זה החוצה לבן אדם פרטי, הבן אדם הפרטי הוא לא העבריין. הוא לא נחשב עובר על החוק?

לא בהכרח. אלא אם כן הוא גם עשה דברים מאוד רעים, שאולי המשטרה צריכה לטפל בהם - - - יש לקונה בחוק. עדיין החוק הזה לא שלם.

חיים עוז, מנכ"ל איגוד לשכות המסחר. נא התייחסותך. תודה לאדוני היושב-ראש, לשכות המסחר הן חלק אינטגרלי מהעם ומהמשק. יש לנו בהחלט אחריות לא רק לכלכלה, אלא גם לחברה. וכשבאה הממשלה לנקוט בצעדים לאכיפה ולשמירה על ביטחון הציבור במאבק שלה בעבריינות, גם אם היא כשלה בבקרה ובפיקוח, והיא רוצה לבחון את עצמה מחדש, אנחנו נתמוך בבקשת הממשלה. עם זאת,

יש לנו הערות על הצו המונח בפניך, ונציגינו שנמצאים פה בחדר, יציגו זאת בהקראה. אדוני, בדרך כלל לשכות המסחר נאבקות בצמצום הרגולציה שלא הכרחית, אבל בנושא האיירסופט ביקשנו, אפילו ממש התחננו במשך שנים בפני משרד הכלכלה, שיאסדרו את התחום. פניותינו לצערי לא מומשו, והתוצאה לפניכם. אי-האסדרה והכשל באכיפה פוגעים בעסקים הנורמטיביים. זה יוצר מצב, אדוני, שצדיק ורע לו ורשע וטוב לו. העבריינות אינה בקרב אנשי העסקים. הכלים האלה פזורים בשטח ולא בקרב אנשי העסקים. אני מבקש מהיושב-ראש שהוועדה, בבואה לאשר את הצו הזה, גם תקבע שהממשלה תדווח לוועדה בתום שלושה חודשים על אסדרת התחום הזה, תוך הידברות איתנו, בלב פתוח, בנפש חפצה, ולא כפי שעשו את זה עד היום. אולי קודם. למה שלושה חודשים? אולי אפשר קודם. לא. למה לאשר בשלושה חודשים? מה כבר הלכתם לאישור? ערן טל, בבקשה. עשיתם כזאת פרוצדורה שהנשק הזה ייכנס לפה. מה הרעיון עכשיו? לעבור בין החברים שיראו אותו?

אני מנהל תחום ענף האיירסופט בלשכת המסחר. בנוסף לדברי חיים עוז אני רק אוסיף שמעבר להסדרה שאנחנו מבקשים, אנחנו שותפים מלאים לחששות כל הרשויות בנושא של שימוש שאינו ייעודי לאיירסופט. בואו נדגיש רגע את הבעיה. כשאנחנו הוצאנו נתוני יבוא רשמיים מרשות המיסים, לפי פרט מכס של איירסופט, בשנת 2018 נכנסו 1,434 כלים, ב-2019 1,364 כלים, ב-2020, כפי הנראה היה יבואן אחד או כמות קטנה מאוד. כאן מדובר ביבוא רשמי שקיבל אישור מריקי, מהרשות המוסמכת. הבעיה לא טמונה ביבוא הרשמי שמנסים לעצור פה. מה שאנחנו מציעים זה איזה אסדרה רחבה יותר, שיביאו בחשבון קודם כול את העוסקים בתחום, את אנשי המקצוע. מי שנמצא איתי כאן, דניאל גרובר, יושב-ראש חטיבת איירסופט, הבאנו אותו גם כמומחה בתחום, כדי להראות לכם את ההבדלים בסוגי הדגמים.

נראה לך עכשיו - - - אני יכול לדמיין. אתה יודע, הייתי קצין בגולני. אני גם יודע אם לנשק יש קליע או אין לו קליע. יש הבדל עצום בסוגי הכלים. ומה שרוצים לעצור זה משהו רחב מדי. לא מתייחסים לכך שחלק מופעל על ידי גז, לא מתייחסים לכך שחלק מהכלים מופעלים על ידי חשמל. אנחנו מבקשים ממשרד הכלכלה והמשרד לביטחון פנים גם להתייחס לנושא הזה. אם אתה רוצה, נשמח שדניאל יראה ויסביר קצת איך הם מתייחסים - - - שתי דקות. דניאל, בבקשה. אתה יכול עם הנשק. כל כך התאמצת להביא אותו לפה. בדקת שהוא לא טעון? אני בדקתי, אדוני היושב-ראש. זה לא יכול להיות טעון אם זה לא עבר הסבה. הוא לא טעון. הוא היום טוען טענות. הוא לא טוען כדורים, טוען טענות. אל תשכח מה קרה בהוליווד. תודה ליושב-ראש, תודה לכל הנוכחים פה - - - אני בא לשמור עליך שלא תפלוט כדור...

אתה יכול לקחת, לירות במי שאתה רוצה... אני חייב לצלם, זה עוד לא קרה בכנסת ישראל. אני רוצה להגיד לכם שזה אמיתי. אני לא יודע מה יש בפנים, אבל זה אמיתי מבחינת ההחזקה והמשקל. ההסבה שאומרים זה שמחליפים קנה - - - קנה ומכלול. אני כבר אסביר לכולם. בואו נעצור את ההתלהבות. אני לא רוצה לגזול מזמנכם יותר ממה שצריך.

שאתה צריך לייצג את המועדונים של איירסופט, שלא תשכח. הרובה הזה הוא רובה חשמלי. יש פה חיבור חשמל. אני אציג את עצמי, כדי שתבינו מאיזה מקום אני מגיע. אני מנכ"ל חברת אם.

איי.

הראשונים לייבא את איירסופט למדינה לפני כ-20 שנה. אני בתחום כעשר שנים, מנהל את החברה. אני גם מפקח מטווח מטעם המשרד לביטחון פנים וגם ייעצתי למשטרה בימ"ר מרכז, בתחנת כפר קאסם ובהרבה מקומות שביקשו את השירות שלנו, בלא פחות מ-32 מקרים שונים, שבהם נדרש לזהות האם מדובר באיירסופט או בנשק חם. בדרך כלל במדיות ובדברים כאלה קרו גם מקרים שהציגו לנו ראיות מוחשיות, אבל לרוב זה היה המדיה. אנחנו יותר משמחים בכל פעם לעזור לרשויות, בכל פעם שהם יבקשו את זה. פה אני מזכיר את מה שחיים וערן אמרו. הקושי שלנו הוא להגיע לגורמים הבכירים במדינה לטובת אסדרה, כי בכל פעם שאנחנו - - - למה הנשק משמש אתכם בחברה? אנחנו מתעסקים עם זה בין אם זה מטווחים - - - - - - אביר קארה, אני קורא אותך לסדר פעם שנייה. עוד פעם אחת, ואני מוציא אותך. הכלים האלה משמשים, החל ממטווחים למשפחות וילדים בצורה בטוחה, במטווחים מורשים וכל מה שצריך, עד לשחקנים וספורטאים יותר רציניים שמתעסקים בזה, בין אם זה בימוי לחימה, דימוי לחימה, ירי דו-צדדי. מה הוא יורה ככה? כדורי פלסטיק בקוטר 6 מ"מ. מה קורה לכדור, כשהוא פוגע בך? הוא עושה לך נקודה אדומה. אם זה מגיע לעין? אין לך עין.

יש מקרים מתועדים שפגעו בעיניים והעין נשארה. מאיזה טווח זה פועל? מאיזה טווח אפשר להוריד עין או מאיזה טווח זה פועל בכלל? מאיזה טווח זה פוגע בבן אדם? אפשר לירות החל מטווח אפס, מניסיוני האישי אפשר, ועד לאזור 100-90 מטר. זה כדורי פלסטיק שפוגעים?

הוא לא מזיק ולא מסוכן. אמרתם שיש עוד מנגנונים. מה שרצינו להראות בהקשר של הצו, רציתי להראות את ההבדל העצום בין הכלים שפה לצערי לא התייחסו אליהם הגורמים המקצועיים - - - אפשר להסב את הנשק הזה לנשק אמיתי? אני אדבר בקול שלי, כי אני לא רוצה להתווכח עם הגורמים המקצועיים. אני מבקש ממך לענות על השאלות.

האם ניתן להסב את זה?

מה זה לא? אי-אפשר להוציא את המכלול ולהחליף אותו?

כמו שאתה רואה, להבדיל מנשק חם, כשהמכלול יושב בחלק העליון עם ידית דריכה ויש מכלול שלם, כשבפנים בדרך כלל נמצאים השושנה, הנוקר וכל מה שצריך, בחלק התחתון בדרך כלל תמצא את בית הפטיש ודברים כאלה, את ה-Buffer Tube ואת הקפיץ המחזיר, שנמצא בקת כאן. ברובים החשמליים אין את זה בכלל. אם זה יהיה קליע אחד בלבד? לא ניתן.

אדוני, אני ראש מעבדה במז"פ - - - אני רוצה לסיים את ההסבר שלי. הוא יסיים ואתה תתייחס. גיל, בבקשה אני אסיים. אני בטוח שיש לכם השגות עליי. באופן כללי כל הנשקים האלה לא ניתן להסב או רק את זה? רציתי לסיים את ההסבר. מה שרצינו להגיד, וזאת הדעה שלנו, את הרובים החשמליים אין צורך להכניס לצו שמשרד הכלכלה מבקש להכניס פה, כי הם רחוקים מאוד מהדימוי לנשק חם, ואין שום תיעוד ושום מסוכנות בדבר הזה. אין שום חשד שאפשר להסב אותם לעומת הכלי השני שהבאתי, שאני רוצה להציג אותו ברשותך. זה ממש נראה אמיתי, אפילו המכלול הפנימי נראה אמיתי. זה נראה אותו דבר, אביר. אחי, אתה רוצה לבוא איתי לToysRUs-? אין כאלה ב-ToysRUs. הכלי הזה הוא רובה איירסופט שפועל על גז, והוא שונה בתכלית מהכלי החשמלי פה. הם מיוצרים בצורה שונה, בחברות אחרות המון פעמים. כלי הגז פועל במנגנון הרבה יותר דומה לרובה אמיתי, בעל מכלול, ידית דריכה, קפיץ מחזיר וכן הלאה. ולכן? אנחנו שותפים לחששות של המדינה, אנחנו כואבים כל אדם שנפגע לכאורה מכלי מוסב. אם זה כלי מוסב או לא כלי מוסב, זה אפילו לא רלוונטי. אנחנו כואבים כל אזרח שנפגע, בין אם זה בשוד ובין אם זה ברצח. אנחנו לא באים להמעיט בחששות האלה, אבל כלי חשמלי, צריך - - - אתה אומר שבגז הסכנה יותר גדולה להסבה.

אנחנו מוכנים לשמוע את טענת - - - אנחנו מדברים על רובים, לא על - - - אני אגע בעוד משהו קטן. הצו מדבר גם - - - תקפיד על אקדחי גז, שגם אי-אפשר להסב.

אני רוצה להתייחס לצו נקודתית. הצו מדבר גם על חלקיהם ואביזריהם ופה צריך לעשות הבחנה מאוד רצינית. - - - חברים הזמן של הישיבה הזאת ממש קצר. אם טעיתי טעיתי. לשון הצו קובע "חלקיהם ואביזריהם" - - - תודה. עכשיו התייחסות של המשטרה, אחרי זה יהיו לי כמה שאלות. כבוד היושב-ראש, אפשר רק לסיים? כן. מהר.

בגלל שרשום בצו חלקים ואביזרים, צריך להבין שהחלקים של הרובה החשמלי, ובכלל המון אביזרים שונים, שהם בדרך כלל המון פלסטיקה או דברים כאלה שהם לא רלוונטיים בכלל, לא להסבות, לא לשום דבר כזה, ואפילו במשרד לביטחון פנים יש חלקים שהם לא נופלים אפילו לרישיון סחר, ממאי 2020, אם אני לא טועה, ומאי 2021, אין טעם לכתוב את זה בצורה הזאת, כי החלקים יכולים להיות זהים, בין אם זה M-4, שנכלל בתוך הצו, לבין רובה Mp-5 או קלצ'ניקוב, שלא נכללים בצו. אם היבואנים ייבאו חלקים פנימיים שרלוונטיים לשלל הסוגים, אין טעם לעצור אותם רק בגלל שהם מתאימים גם ל-M-4. זה מתאים ל-M-4 חשמלי, והחלק בכלל לא נדון בהסבות, זה חתיכת גירבוקס שלא רלוונטית. אני רוצה לשמוע את ההתייחסות שלכם. בבקשה. שלום לכם. אני ראש מעבדת נשק במז"פ. מה שאני אגיד עכשיו זה מהניסיון שיש לנו לאורך עשר השנים האחרונות של בדיקת כלים כאלה. כמו שהיושב-ראש אמר, ברגע שהוא ראה את הכלי הראשון שהוא הציג הוא אמר שזה נראה אחד לאחד ככלי נשק, ומעבר לשימושים, אם אני אבוא ואאיים על זה עם מישהו, הוא לא צריך לבדוק אם זה יורה או לא. אלה המשמעויות. אנחנו מדברים על הסבה וכל הכלים שהוא הראה, כולם ברי הסבה. וקיבלנו כלים כאלה שהוסבו. כולל החשמלי? כולל החשמלי. ראית הסבה של חשמלי?

בדקתי עשרות כלים כאלה שהוסבו ועונים להגדרת החוק לכלי נשק, מסוגל לפלוט קלע, שבכוחו להמית אדם. תודה רבה לך. אני רוצה לשאול את המנכ"ל ואת יוזמי החוק. הצו הזה אמור לעכב יבוא בזמן מסוים. מה יקרה בשלושת החודשים הללו? איזה ועדה תאשר את החוק, את התקנות? האם זה בוועדה לביטחון פנים? מה התוכנית שלכם בשלושה החודשים האלה? הכוונה שבשלושת החודשים האלה נשלים את תיקוני החקיקה שמעבירים את האחריות לטיפול - - - לאן יבואו תיקוני החקיקה האלה? לאיזה ועדה יגיעו תיקוני החקיקה? חוץ וביטחון, לא?

רוצה דממה באולם. הזמן שלנו קצר ואנחנו רוצים לקבל החלטה מידתית. איפה יחוקק החוק, יידון ויאושר? באיזו ועדה? אדוני היושב-ראש, החלטת הממשלה שעברה אתמול קובעת שיש להחיל את הדינים של חוק כלי ירייה. חוק כלי ירייה עובר לטיפול הוועדה לביטחון פנים של מירב בן ארי. זאת אומרת, נוסח החוק יגיע לוועדת הפנים. אמת. הוועדה לביטחון פנים. יש לי שאלה ליבואנים. מה הנזק הכלכלי בעצירת היבוא לשלושה חודשים? והאם יש לכם איזה נכונות להגיד: תעשו את זה לחודשיים, ושעצירת היבוא לזמן מוגבל תהיה בהסכמה עד לנוהל מוסכם? לא אמרנו כמה כאלה מגיעים לא ביבוא ישיר. השאלה הזאת חשובה לך, לא? - - - מה הנזק הכלכלי? היינו צריכים לעשות בזאר טורקי. אם הם היחידים שיש להם רישיון להביא, אתה עוצר רק אותם. את ההברחות אתה לא באמת עוצר. הוא אומר שרוב הכלים מגיעים מהשטחים. הם הגיעו לפה עם עמדה מוכנה. אני ממליץ לך בכללי בוועדה הזאת, שאת הקרבות בממשלה על מה שהיא מביאה תתחיל בממשלה. הלוואי שהייתי יודע על כל דבר שצץ. אני כל הזמן רץ בממשלה ומנסה לכבות שרפות. עוד לא הגענו למצב שאנחנו מנהלים את זה. אתה סגן שר בממשלה, עם גיבוי חזק של סיעתו של ראש הממשלה. ואם יש משהו שאתה לא יכול לקבל שמגיע לוועדות, תנסה לעצור אותו קודם בממשלה, אבל ברגע שזה מגיע לוועדות, ומציגים לנו סכנה לחיי אדם, אנחנו לא מקילים בזה ראש. אם אתה רוצה שדברים לא יגיעו אלינו, תעצור אותם קודם. יש גם ועדת שרים לענייני חקיקה או כל דבר אחר שאתה יכול לבלום את החוקים האלה. ברגע שזה מגיע לוועדה, זה מקבל את האפשרות לדיון עומק והקשבה לכל השיקולים. אני חוזר על השאלה. האם ניתן להגיע פה להסכמה, גם על ידי היבואנים, שהם יכולים לחיות בשלום עם נניח חודשיים-שלושה של עצירת יבוא עד לנוסח, נהלים וחוק? אם אתה רוצה, תשמע מהיבואנים, אבל זה לא יפתור את הבעיה. מה שמונח לפניי, אדוני, זה לא חקיקת החוק ולא הנוסח החדש, זה יגיע לוועדה לביטחון פנים. מה שמונח לפניי זה האם להסכים לבקשת שרת הכלכלה לעצור את היבוא בזמן הזה. רק זו ההחלטה שאנחנו מקבלים היום. יבואנים בבקשה. אני בעלים של איירסופט פקטורי, אנחנו יושבים בביאליק. המועדון שלי קיים כבר שבע שנים. אני יבואנית חמש שנים. במהלך שבע השנים שאני קיימת משרד הכלכלה התיר לי לייבא 340 כלים. במועדון שלי יש 2,565 חברי מועדון. אני אענה עכשיו על השאלה של התשתית הכלכלית. גם ככה התשתית הכלכלית שלנו כמועדונים הייתה מעורערת, כי כל בקשה שמגישים לכלים זה סיוט אחד מתמשך, ולפעמים לוקח מלא מלא - - - בנוהל הקיים את צריכה לקבל אישור לכל כלי?

נכון להיום, 100 כלים במועדון עם 2,500 חברים. למי אני נותנת שירות? היום כדי להביא כלי, על כל כלי את צריכה אישור? על כדור פלסטיק 6 מ"מ אני צריכה אישור, על בקבוק גז שיש בו אוויר אני צריכה אישור. את אומרת שזה פוגע בעבודתך. יתרה מזו, כל הנהלים הכי מחמירים שדרשו ממני, חריטות על כלים, לוקרים, רישום של מספרי תעודות זהות, טלפונים,

בכל רגע נתון שמשרד הכלכלה - - - כמה כלים ייבאת עד היום? בערך 370. אני קיימת שבע שנים. כולם אצלך עד היום? נשארו מהם אולי 45 כלים, השאר הלכו לגריסה. הייתה אצלי הגב' ריקי - - - גריסה מתועדת?

אני מחכה כבר אולי שנתיים שיבואו לגרוס כלים, גם את זה הם לא עושים, כי אין להם מספיק אנשים, אבל הייתה אצלי הגב' ריקי והיה אצלי אדון דני, ואני יכולה להראות לך הודעות שקיבלתי מהם - - - מתוך יותר מ-300 שייבאת עם השנים - - - נשארו אולי 50 כלים. יש לך 50 פעילים - - ל-2,500 חברי מועדון. והשאר שלחת לגריסה מתועדת? נכון. מהעסק שלך לא זלגו הכלים למקומות אחרים? אני לא יכולה להגיד לך הרמטית שלא, אבל אני יודעת להגיד לך שאני עושה את כל המאמצים הנדרשים ממני - - - מה חובתך בחוק? כל לקוח שמגיע אליי ורוצה להצטרף למועדון שלי, חייב לתת לי פרטים מלאים: שם, שם משפחה, תעודת זהות וטלפון. הוא חייב להיות חבר במועדון. אסור לו להוציא את זה מהמקום. יתרה מזו, לפני שהוא יכול לקנות כלי, הוא צריך להיות חבר מועדון שלושה חודשים ולהגיע לפעילויות. אסור לו להוציא את הכלי. אסור לו להוציא. למה את לא יכולה להגיד לי בלב שלם שלא הייתה זליגה אם אסור לו להוציא? אני אגיד למה, כי אני לא רוצה לשקר. כל הכבוד שאת רוצה להגיד את האמת. יש שחקנים שחותמים אצלי על תצהיר, על התחייבות והפקדה במועדון אחר. אם קונה ממני בן אדם מאילת כלי איירסופט, אני לא מצפה שהוא יבוא לשחק אצלי במועדון, כשאני נמצאת בביאליק, אז הוא קונה ממני. מותר לך למכור לו לפי החוק? בוודאי. בתנאי שהוא מצהיר בהתחייבות - - - ואז אין לך שליטה על מה שהוא עשה בהצהרה. לרוב יש לי שליטה, כי רוב המועדונים חברים. לרוב יש לי שליטה, אבל הרמטית, 100%? אני לא אשקר, כבודו.

גם כשאת פועלת על פי חוק ומכרת למישהו על פי חוק, והוא הצהיר על פי חוק, יכולה להיות זליגה שהיא כבר לא בשליטה שלך. הזליגה, אם יכולה להיות, היא מאוד מאוד מאוד מינורית וקטנה לעומת המספרים שמדברים איתנו פה. אם הוא הציג בפניך שב-2020 כמה כלים נכנסו לארץ? פחות מ-1,400 ב-2019. פחות מ-1,400, ואנחנו מדברים על עשרה מועדונים פעילים. איך הגיעו יותר מ-600 כלים לרחוב? תעני לי על השאלה. אם נחליט שאנחנו עוצרים את היבוא לחודשיים או לשלושה, זה דבר שמבחינת פשרה יכול להיות - - - שלושה חודשים זה גזר דין מוות לעסק שלי. עכשיו אני יושבת עם בקשה ב"מערכת מסלול" לכלים שאני זקוקה להם, על סמך זה שהיו אצלי הגב' ריקי ואדון דני ונתנו לי אור ירוק לעבוד. אני שכרתי מועדון במודיעין ואני שכרתי מועדון בירכא. שני מועדונים שאני מחויבת אליהם, יותר מ - - - מה קורה בפועל? בפועל אני מחכה שיגיעו הכלים שאני אוכל להתחיל להפעיל אותם. כמה כלים אושרו לך? עוד לא אישרו לי כלום. כרגע מחכים להחלטת הוועדה. מה זה האור הירוק שאמרת שקיבלת? הם הגיעו אליי למועדון, בדקו לפני ולפנים, ראו מי אני ואיך אני מתנהלת, איך המועדון שלי מתנהל, ראו את כל הכלים בכל הלוקרים - - והתלהבו. - - ראו את שטח הלוחמה, 600 מטר שיש לי, את מטווחי הירי. את אומרת שזה פוגע לך בעסקים חדשים - - - בוודאי. אין לי אופק עסקי, אני לא יודעת להתקדם. העסק שלה מת. על סמך מה שאמרו לי סגרתי חוזים במודיעין ובירכא על שכירויות של 250,000 שקל השנה. מתי זה אמור להתחיל לפעול? הייתי אמורה להתחיל לפעול ב-1 בנובמבר - - היא כבר משלמת. - - כשהכלים שלי היו אמורים להיכנס לארץ, על סמך מה שאמרו לי במשרד הכלכלה. אדוני, בבקשה. אני ממועדון איירסופט "אלפא טקטיקל". אנחנו יבואנים בתחום החל מ-2012. אני רוצה לגעת בנושא של הצו, מכיוון שהצו לא מדבר על עסקאות שכבר בוצעו. לא נתנו לנו שם מרחב תמרון עם זמן לבוא ולהתכונן מול ספקים. יש הזמנות שנעשו, יש סחורות ששולמו ויש דברים שכבר נמצאים במכס. אף אחד לא התייחס לדברים האלה בכלל. כל הסחורות האלה כרגע מעוכבות. יש סחורות שנמצאות ביעדי ביניים, בגלל מחסורים ויוקר בטיסות שאנחנו חווים החל ממשבר הקורונה, החל מתחילתו. לכל זה לא ניתן מענה בכלל. מעבר לעניין הזה, יש גם הנושא - - - מה התשובה של משרד הכלכלה? כמו שאמרתי, אדוני היושב-ראש, אנחנו מבינים את כל הטענות והראייה של אנשים, שזה משלח ידם והשקיעו השקעות. אנחנו מנסים לאזן בין זה מצד אחד, לבין זה שאנשים נהרגים מצד שני. למה להעניש מי שפועל כחוק? רק מי שפועל כחוק מענישים. למה להעניש אותי? אני עובדת כחוק. עדי, לא הפרעתי לך כשדיברת. אבל למה להעניש אותי? למה שהמשטרה לא תלך לתפוס את העבריינים?

אני מבקש ממך פעם אחרונה לא להתפרץ לדברים של אנשים. עדי, מפאת כבודתך, ואני מבין אותך ויש לי כבוד, אבל היית בשלילת רישיון תקופה. עשית דברים - - - זה לא נכון. זה לפי הדברים שלך. זה פשוט לא נכון. גם ראית את המועדון שלה, זה ברמה הכי גבוהה שיכולה להיות.

זה בגלל דרישות מיותרות, לא בגלל דברים אחרים. אביר, תן למנכ"ל להשלים את דבריו. אתם הופכים אנשים טהורים לעבריינים. אביר, אני אבקש ממך לצאת עוד שנייה אחת.

עשינו שתי קריאות, עכשיו השלישית. אנחנו באמת עושים את המיטב, כדי מצד אחד לאזן בין הרצון לשמור על חיים כמו שאמרו פה אנשי המשטרה, המשרד לביטחון פנים, הכלים האלה הורגים, אנשים מתים ברחובות מצד שני, אנחנו מבינים את אנשי העסקים. מה הפתרון למי שכבר הזמין ושילם וזה בדרך לפה? נשים את הדברים במקומם. אנחנו מציעים פה פתרון מאוד מידתי. עצירת היבוא בלבד, לא השימוש, לשלושה חודשים, עד שנסדיר משהו שגורם להרג של אנשים. זה לא נשמע מידתי? רק על סוגים מסוימים. מה עם הדברים שכבר בדרך לפה או שיש הזמנות בגינם ואושרו בכתב? ריקי, את אישרת אי אלה הזמנות יבוא. זה עובר דרכך? מי מאשר את זה? את רישיונות היבוא אני מאשרת, אבל - - - כמה כאלה יש בדרך לפה? ברשותך, ריקי, אני אענה. יש עוד כמה כלים בדרך שקיבלו רישיון ואנחנו מעכבים אותם לשלושה חודשים, עד שהנושא יוסדר, כדי לחסוך חיים, כי אנשים מתים. אין פה שום הוכחה שאנשים מתים בגלל המועדונים האלה. יש הברחה של נשקים גם ככה.

אביר, אתה מעוות את המציאות.

אנשים מתים בגלל הנשק, לא בגלל בית העסק. אביר, לך חמש דקות להתקרר. לך תשתה כוס מים.

איפה הנתונים? אני רוצה לראות נתונים כמה - - - עדי. עדי, נא לא להתפרץ. המנכ"ל ישלים את דבריו ללא הפרעה. מי מהאורחים שיפריע, מרגע זה יוצא החוצה. בבקשה, אדוני. אדוני היושב-ראש, אחרי ששקלנו את השיקולים ומי כמו משרד הכלכלה אפילו מייצג את העסקים, בטח הקטנים והבינוניים. רק שלשום הייתה לי שיחה עם כל בעלי המועדוניות של האיירוספט וכו' כדי להסביר לנו את עמדתנו. אנחנו בסוף גם אלה שמייצגים אותם נדרשנו פה למשהו מאוזן. המשרד לביטחון פנים, לזכותו ייאמר, נכנס

הפשיל שרוולים ועושה הליך של תיקוני חקיקה הכי מהיר שאפשר. אנחנו מנסים הכי מהר שאפשר שההצעה הזאת, המידתית - - - לא עניתם לי על השאלה, כמה הזמנות אושרו ועוד לא הגיעו, ש אושרו ובשלבים שונים של הגעה לכאן?

אולי על עוד יבואן אחד, אבל מה שהגיע לארץ לא סתם נעצר. אני לא יכולה להרחיב מעבר לזה. לא הבנתי. אני צריך לקבל החלטות על מידע שאת לא יכולה להרחיב? אני אגיד לך, אדוני היושב-ראש. לא הבנתי את המשפט הזה. אתם רוצים שנחליט החלטות ואתם לא אומרים לנו - - - אדוני היושב-ראש, אני פה כדי להסביר. אני מייצג את המשרד. יש הליכים ובדיקות מול אנשים. נכון, היו הברחות. גם בעלי רישיונות לא בדיוק פעלו בהתאם לרישיון, היו כאלה שזייפו רישיון.

זה עבריינים. בדיוק. אז מה הבעיה להגיד שיש עבריינים בתחום? נכון, יש גם עבריינים. כמה כאלה שלא עבריינים יש לך בקנה וייעצרו בעקבות החוק? היא לא יכולה לענות,

אדוני היושב-ראש, לא להתבטא בעניין הזה. יש דברים שנמצאים בהליך.

אדוני היושב-ראש, וגם בראייה הממלכתית שלך, שאנחנו מציעים פה פתרון מאוד מידתי. זה לא כל כך מידתי, אם אתה פוגע - - - לא סוגרים את המועדונים. אתה פוגע בפרנסה של אנשים. מה פתאום. אני לא אומר לאנשים לא לעבוד. אני מבין שיש לה שני עסקים שנפתחו על בסיס היבוא הזה. אז יחכו שלושה חודשים. ומי ישלם שכירויות? אתה מפצה אותה בשלושת החודשים האלה? אני לא יודע, שתגיש בקשה.

אנחנו מדינת חוק. מדינת חוק, אבל יש איזונים. יש פה אזרח שאתה פוגע בעסק שלו. שיגיש בקשה. למי הוא יגיש? אדוני היושב-ראש, לא אחת יש לאדם שחושב שהוא נפגע ערוצים מוסדרים בחוק לפנייה. אם מישהו נפגע, הוא לא יכול להגיד את

נגיד שעכשיו מרחפים באוויר 1,000 נשקים כאלה מסוכנים ו-200 מוסבים ממש לירי חי, והשוק הזה התנהל עד היום איכשהו כמו שהוא ולא הוסדר, אז מי שעבריין ואתה עוצר אותו בגלל חקירות ביבוא, תמשיך לעצור אותו, אבל מי שלא עבריין והעסק שלו ייפגע בחודשים האלה, זה לא מטריד אותך שפגעת בפעילות הכלכלית שלו? של אנשים חוקיים - - - לא להפריע לי בבקשה. אני מאוד מוטרד אם אני פוגע במישהו כלכלית. אני מקווה שאנחנו נצליח לא לפגוע כלכלית. אני מאוד יהיה מוטרד אם מישהו ימות כתוצאה מזליגת נשק נוסף, ולכן יש שלושה חודשים. זו עצירה מידתית. היא אומרת לך שזה הרס העסק שלה, ואתה לא נותן תשובה. אנחנו לא עשינו את זה בשום מקום ביבוא. רצינו לעזור ליבואנים, לא פגענו ביצרנים. רצינו לגרום ליבוא מקביל לפעול, לא שינינו את השיטה עד שנביא תקנות. אנחנו פה מדברים על ביטחון הציבור, בסדר, מרחפים עכשיו 1,000 נשקים מסוכנים, לכו תמצאו אותם ברחובות. אבל אם יש 20 שצריכים להגיע בחודש הזה, למי ששומר חוק לעבריין תעצור, תתלונן עליו במשטרה ותעשו חקירה ואתם גם אומרים שבעתיד העסקים האלה ימשיכו, אז למה לפגוע בהם עכשיו אם הם לא עבריינים? נבדוק כל מקרה לגופו, אבל אנחנו חושבים שעצירה לשלושה חודשים של היבוא בלבד,

היא בהחלט מידנתית. אנחנו לא יודעים מה מזה זולג, מה מזה נגנב, מה מזה עובר כחלקים. רק הבוקר או אתמול בבוקר מתי תפסו הברחה של חלקים? מה זה קשור אליי? איפה זה קשור למי שעובד באופן חוקי ההברחות? כששאל אותך היושב-ראש, האם את יכולה להתחייב שלא הייתה זליגה ממך, גם אמרת, ובצדק - - - אני לא אוהבת לשקר. אני לא אשקר. חלילה לשקר. אותו בן אדם שזלג ממנו הנשק הלך לשתות בפאב ויצא החוצה לרצוח מישהו, אז תלך לסגור את כל הפאבים עכשיו? מה זה קשור אליי שאני עובדת באופן לגיטימי? כל החוקים שדרשתם ממני אני ממלאת. עדי, הזעקה שלך נשמעה, וחבל שאני אוציא אותך. אבל אני הולכת הביתה עם עוד חמש משפחות שיישארו בלי מה לאכול. זה לא מעניין פה אף אחד.

גברתי, השמעת את הדברים. לא שמעתי שום טיעון על רצח שנעשה בכלי של איירסופט, יש פה רק דברים בעלמא. נא להוציא אותה. הכללים בכנסת שאתה יכול להגיד, ואנחנו נשמע אותך, אבל אתה לא תחריב את הדיון. כל מי שרוצה להתבטא, יגיד את דברו, אבל לא יפריע לדיון. כן, אדוני. אני רק רוצה לחדד נקודה שנאמרה פה. חבל שעדי יצאה, כי דיברתי איתה בחוץ ושאלתי אותה ספציפית על המקרה הזה. אני אפתח פה סוגריים ואני אגיד משהו: אני כמנהל מינהל היבוא ליוויתי את ריקי, שהיא האחראית והגורם המוסמך לנושא היבוא ליוויתי אותה לקריית ביאליק בשביל לראות ספציפית את המועדון הזה, מתוך ראייה קודם כול שהלקוחות שלנו הם במרכז ואנחנו צריכים לתת להם שירות. נסענו לקריית ביאליק, ראינו את המועדון והתרשמנו, וכשחזרנו משם באמת היא קיבלה את הרישיונות. במקרה שהיא מדברת עליו, אותם רישיונות שהיא קיבלה בשביל לייבא לחנות במודיעין, לא מדובר על כלים שנמצאים בצו, לא מדובר על M-16. חבל שהיא יצאה, היא הייתה אומרת את זה בעצמה. היא דיברה איתי על אקדחים, כשתחולת הצו היא לא עליהם. נכון, יש נוהל שמחמיר קצת את הדרישות, וזה כן יחול עליה, אבל זה לא דברים שהיא לא יכולה לעמוד בהם. בשלושה החודשים האלה זה מידתי. יש פה פתרון שמאפשר לנו כמדינה, גם לאפשר לעסקים האלה להמשיך לעבוד. ואנחנו במשרד הכלכלה, בינינו, פחות מעניין אותי העניין הביטחוני. זה העניין של המשטרה, של המשרד לביטחון פנים, של המל"ל ושל כל הגורמים. אותנו מעניין - - - אם היא הייתה שבעת רצון מהתשובות שלכם קודם, אולי היא לא הייתה צריכה להגיד את הדברים. איתמר אמר, העורך דין של - - - אדוני היושב-ראש, אני יכול לסיים ברשותך? אתה לא יכול. לא הבנתם שיש כללים בדיון הזה? אתה תחכה בסבלנות. תרים את היד, אני אראה שהרמת יד, ואם יהיה זמן, אתה תקבל עוד הזדמנות. איתמר אמר, עורך דין שמייצג משווקי ויבואני איירסופט. בבקשה. שלום, צוהריים טובים, אדוני היושב בראש, מכובדיי כולם. אני רוצה להגיד לך, אדוני, שהתכוננתי לדיון הזה, אבל אני מאזין ומאזין ונהיה עוד יותר המום מהדברים שרציתי לומר. עומד נציג משטרה בכיר ואומר בפה מלא: אין לי נתון. זה נורא פשוט, הוא אומר: אין לי נתון על שום מקרה ירי שנעשה בעזרת נשק מוסב לאיירסופט. אדוני היושב-ראש, אולי הוא לא היה בזום, הוא מעוות את דבריי לחלוטין.

אתה תקבל זכות לתקן אותו. אדוני, אין נתונים, וגם בגרף שהראו, הסתכלתי טוב מאוד, ויש 40% ומשהו ירי מנשק מאולתר. אדוני יכול להבין שנשק מאולתר יכול להיות גם נשק שייצרו אותו במחרטת CNC. אתם לא שוקלים עכשיו לעצור את היבוא של כל המחרטות בארץ,

אותו דבר בדיוק לגבי מדפסת תלת-ממד, שאפשר לייצר ממנה נשק. למה שלא נעצור את כל היבוא של המדפסות לארץ, כי יש המון ירי? אני לא מחלק ציונים לאף אחד, אבל אחוז הירי שנעשה השנה, הגרפים שראינו, זה לא בדיוק נקודת גאווה למשטרה שהם מציגים את זה. להציג את בעיית הירי במגזר הערבי מתחילת השנה באיירסופט, כאשר לצד זה אתה לא מגבה את זה ולו בנתון אחד, אני לא מאמין בכלל שאני שומע את הדיון הזה. מה עוד תמוה? יושבים אנשים ואומרים: זה מידתי, בטח שזה מידתי. אין לנו נתונים, אנחנו לא אכפנו את התקנות שאנחנו עצמנו יצרנו, התריעו בפנינו מועדונים על לקונה שמישהו יכול להירשם ולקחת את זה למועדון אחר, ואין להם את ה-100% ודאות. התריעו, לא עשינו עם זה כלום. יש כללים, אף אחד לא אוכף אותם. הגברת שדיברה קודם, עדי, מעומק ליבה, היא התחננה לנציגי משרד הכלכלה במשך כמעט שנתיים שיגיעו, עד היום וזה כמה שנים, לא הגיעו אליה לבצע את הגריסה. מי שאומר: אני חייב לסגור לך את הפרנסה כי אין לי ברירה, הוא חייב להראות לי קודם כול נתונים, דבר שני שהוא ניסה כל דבר אחר,

אדוני יסכים איתי, לפני שאתה סוגר לי את האפשרות להתפרנס ופוגע לי בחופש העיסוק ולהתפרנס בכבוד. לא רק שהם לא עשו הכול, הם לא עשו כלום, כי יש להם תקנות, יש להם נהלים, והם לא אוכפים את הקיים. תגיד לי: עשיתי כל מה שאני יכול במסגרת הקיים, אני לא מצליח לאכוף, יש לי 40 מקרי ירי מאיירסופט, אני אגיד לך בסדר, אבל גם אין לך מקרי ירי להציג לי וגם לא עשית שום דבר לאכוף את התקנות הקיימות. ואני סבור, שאם היו אוכפים אותן כמו שצריך, ולו ב-50%, אז הדברים האלה בכלל לא היו באים לשולחן הוועדה היום, ולא היה מתבזבז פה הזמן היקר הזה. אני אסיים,

בנקודה ששמעתי ומאוד מאוד חורה לי. אני חושב שמי שמדבר ככה מעולם לא הוציא חשבונית. מעולם לא הוציא חשבונית. להגיד שלסגור עסק לשלושה חודשים, לסגור לו את החמצן, שזה מידתי, אני לא יודע איך לתאר את זה. בואו נוריד למישהו את השלטר שלו, את החמצן שלו, נשאיר אותו רק עם הוצאות במשך שלושה חודשים. אני מזכיר לכם, זה אחרי תקופה של קורונה. אלה עסקים שהם גם ככה בשלב שהם מנסים - - - כמה עסקים לדעתך ייפגעו בגלל הקפאת היבוא בשלושה החודשים הללו? העסקים שאני מכיר יתרסקו לחלוטין. כבר עכשיו הם על האדים של החמצן. תנמק את זה.

אני אסביר, אדוני. בשביל לקבל את הרישיון, את האפשרות לייבא נשק, אתה צריך להראות שיש לך מועדון מאוד מכובד, מאוד גדול. לפי הגודל שלך והקריטריונים, ככה מסתכלים עליך במשרד הכלכלה. אם יש לך מועדון עם ארבעה מטווחים ושטח לוחמה של 400 מטר, אדוני יכול לתאר לעצמו שאתה מגיע לכמעט 1,000 מטר שכירות. 1,000 מטר שכירות במקרה הטוב זה 80-70 שקל למטר. אדוני יכול לעשות את החשבון של השכירות, וזה רק השכירות. יש לך עובדים, יש לך המון הוצאות שוטפות של עסק שאתה חייב לתחזק. יש גם חברי מועדון שנרשמו, קנו כלים, הכלים מתקלקלים. היבואנית שדיברה הכלים מתקלקלים המון, אז הם היו מביאים חלקים ומנסים לתקן, פה כלי,

אמרו להם: הבאתם חלקים שביחד אפשר להרכיב מהם כלי, עברתם על החוק, השעו להם את הרישיון לתקופה של חצי שנה בערך. איתמר, אתה צריך לסיים. הם כבר לא מביאים חלקים,

הכלים מתקלקלים, אין לך במה לתת לאנשים להשתמש. גם ככה מקשים עליהם היום. מדברת איתך אישה ואומרת שיש 300 כלים - - - איתמר, תסיים. תסיים את דבריך.

אני חושב שזה לא חוקי, לא מידתי בעליל, בטח בלי נתונים, בטח בלי שאכפו אפילו לא 10% מהתקנות הקיימות. אני אסיים גם בשאלה.

אני מכיר את הפן הפלילי, גם מהצד של התביעה וגם מהצד של הסנגוריה. הייתי רוצה שנציגי המשטרה יספרו לאדוני כמה אנשים נפגעו בשנה החולפת מירי ברובי דיג. רק ירי ברובי דיג, כמה תיקים נפתחו לנאשמים על ירי ברובי דיג,

מתים מזה בטוח,

אדוני, רצית להגיד משפט.

תודה, אדוני. בנושא הקודם, בנוגע לצו, כמובן, כמו שאמרתי, הפגיעה היא פשוט קטסטרופלית. יש שם עלויות שמצטברות, מטענים שתקועים ביעדי ביניים. אנחנו גם התרענו ודיברנו על המטענים האלה. אלה מטענים שהתעכבו עוד מתקופת - - - שמעתי את ההערה הזאת,

ננסה לתת לה מענה.

אני רוצה להוסיף ברשותך, בנושא ההסבות. יש כל מיני טענות שיש הסבות סביב נושא האיירסופט ואיירסופט מוסב. ייתכן, אני לא מקצוען, אבל אני אומר דבר אחר: צריך לאכוף את הנושא של גניבות של חלקי נשק תקניים מבסיסים: מכלולים, קנים, הדקים כל החלקים האלה מהווים את הבעיה, ולא כלי איירסופט צעצוע. זו כבר תהיה חובתה של ועדת הפנים, שתאשר את החוק הזה, והמשרד לביטחון פנים שיגישו את החוק המתוקן. תודה לך. אנחנו מסיימים את הדיון. אני רוצה להגיד מה הכיוון. הכיוון הוא שאנחנו עוצרים את היבוא לחודשיים. אם יידרש עוד חודש, תוגש בקשה לוועדה, היא תתכנס ותאשר לכם חודש נוסף, ובלבד שבחודשיים הראשונים נראה עבודה אינטנסיבית של הממשלה בניסוח החוקים, העברתם לוועדה לביטחון פנים ומוכנותם לחקיקה. אם אתם הולכים לעבוד מולם, נדע שהתקדמתם ועשיתם. כמובן ככל שתוכלו להיות בדיאלוג עם הגופים, שלא ייפגעו בעתיד, זה יהיה מבורך. בחודשיים הללו כל הזמנה חוקית של איירסופט שהתקבלה ואושרה והיא בדרכה לכאן, תכובד. למעט חשד לעבירות או מישהו שפעל שלא כדין, והוא יטופל במסלול - - - האם אפשר לתת להם שבוע אחד לדברים שהם עוד לא החליפו? לא, כי אז יהיו לי עוד הזמנות. לתת להם עוד שבוע אחד. זה אנשים שהם מכירים. אי-אפשר. הם מכירים את האנשים. גם הארגונים שעושים מהנשק הזה נשק חי, יקבלו שבוע. עזוב, היושב-ראש החליט. אתה צודק שצריך זמן היערכות, אבל אם אני אתן שבוע - - - שבעה ימים. הם הגישו בקשות, החבר'ה פה יאשרו. מי שהם יאשרו לו, בבקשה, אין לי בעיה. אין דבר כזה בלי אישור היום. אי-אפשר להביא את הכלי הזה בלי אישור.

כרגע הצו הזה אמור להיכנס לתוקף עם הפרסום ברשומות. אנחנו לא יודעים מתי הוא יפורסם. כמה זמן לוקח לפרסם? זה יכול לקחת יומיים ויכול לקחת שבוע - - - אנחנו יכולים לקבוע מועד שאנחנו כוועדה מבקשים שהוא יהיה המועד הקובע - - מועד תחילה. - - לסוגיית ההזמנות שבקנה, וכן לתת לצוות של ריקי מימון, לפי שיקול דעתה, נניח שבוע מהיום לבחון האם בתקופת הביניים הם רוצים לאשר לעוד יבואן או שיש בעיה שפוגעת בו כלכלית. זה לשיקול דעתם. הם יכבדו כל הזמנה ויבוא שנמצא בקנה. אני מסכים עם הדברים של היושב-ראש, אלה דברים חכמים ומאוזנים, וזה הכיוון שאנחנו רוצים ללכת.

קודם כול, משרד המשפטים והמשרד לביטחון פנים,

אנחנו לא רוצים לפגוע בשום יבואן, אנחנו רוצים שהחקיקה תהיה מהירה,

ושנעשה הבחנה בין מקומות טובים למקומות שהנשק מתגלגל למקום לא טוב.

כשלא היית פה נאמר שאומנם מחמירים את הנהלים על אקדחים, אבל עיקר האתגר שלך היה עם אקדחים, ויחסית הדבר הזה פתיר גם בחודשיים האלה. תעבדי מול האנשים על העניין הספציפי. אדוני היושב-ראש, אני רוצה להוסיף על האישור של הגב' מימון גם את משרד הכלכלה שצריכים לפקח ולהיות הרגולטור של הדבר הזה עד שיעבור למשרד לביטחון פנים. היא ממשרד הכלכלה. סליחה, את המשרד לביטחון פנים. האישור יהיה משני גורמים. נקרא את התיקון עם התאריכים והעדכון שאמרנו. נתת עוד שבוע? שבוע לשיקול דעתם, אם הם ירצו להכניס. אם זה שיקול דעתם, יבואנים לא יכולים להביא. אני לא יכול שיהיה היצף יבוא, פתאום 100 הזמנות השבוע. שיהיו 100 הזמנות.

זאת לא הכוונה. הכוונה רק מה שדחוף. איפה ההיגיון פה? קודם כול, הם לא הביאו נתונים - - - - - - כבוד היושב-ראש, אני רוצה להבין, אתה נתת שבוע זמן לגב' ריקי מימון להפעיל שיקול דעת על בקשות שנמצאות כבר בקנה? בקשות. מה שכבר אושר וביבוא בדרך, יגיע, למעט לעבריינים ומפרי חוק, שיטופלו על ידי המשטרה והפיקוח של המשרד. העבריינים לא יטופלו, מי שיטופל זה רק בעלי העסקים והיבואנים. רק הם מטופלים. אם אצל ריקי יש חמש-עשר בקשות, שהיא יודעת שזה אנשים ישרים, והיא יודעת שהבקשות יושבות ארבעה חודשים - - מיכאל, גם אצלה צריך את העין של ביטחון פנים. - - אם היא חושבת שנכון לאשר גם להם, יש לה שבוע לאשר, אבל לא ייכנסו בקשות חדשות. אדוני היושב-ראש, היא לא יודעת מאיפה זה יכול לזלוג. אז היא לא תאשר. זה לא יזלוג אצלה. עובדתית זה לא יזלוג אצלה. אני לא חושב שיהיה נכון לתת לעובד מדינה לקחת אחריות כזאת.

היבוא מגיע לפה בהברחה. יש בעיה להבריח? אנשים מבריחים את הכלים, זה לא מגיע מאיירסופט. - - - אז היא לא תאשר שום דבר. מוקנית לה סמכות, היא לא חייבת להפעיל אותה.

אתם רואים בכל בעלי האיירסופט, אתם רואים בהם עבריינים? תגידו שאתם רואים ביבואנים עבריינים. זאת הסמכות שלה. היא מאשרת יבוא. אם מישהו עומד בכללים - - - מיכאל, פשרה פשוטה. - - - אם אחד כזה יזלוג וייהרג מישהו, מי שקיבל את האחריות - - - היו לכם עשר שנים. מה עשיתם עשר שנים? לא סמכות של פקיד, הוא צודק המנכ"ל, של שרת הכלכלה. הסמכות של שרת הכלכלה, אם תרצה לאשר או לא. זה רק שבוע מהיום. הרק שבוע הזה הוא מאוד משמעותי. אני לא מצליח להבין. אתם רוצים להגביל את היבוא, בקיצור. אביר, זה כלי נשק. תגידו להם: תסגרו את העסק.

אל תגידו סתם, תגידו להם: לכו תסגרו את העסקים שלכם, כי בעוד שלושה חודשים החוק שתקבלו - - - בוא, תהרוג אנשים. מה זה "תהרוג אנשים"? זה ממש לא נכון. היא קבעה שההסדרה שהם עושים תפחית את מספר המקרים, כשאין לכם בכלל נתון על מספר המקרים.

בגללך הסתבכתי עם בני גנץ, אני לא מגיע לישיבת סיעה.

אתה צועק לי באוזן, ואני לא מגיע לישיבת סיעה בגללך, אתה תשלם על זה... ועכשיו תירגע. אדוני היושב-ראש, אנחנו מתנגדים. אתם לא רוצים את השבוע הזה? ממש לא. אנחנו חושבים שזאת תהיה טעות. רון, אתה חושב שצריך את השבוע הזה? אני מסכים עם המנכ"ל.

אני חושב שהשבוע הזה הוא לא רק שבוע לאנשים טובים, זה גם שבוע לגורמים פחות טובים. הגורמים הפחות טובים לא יכולים - - - - - - אני יכולה לעבוד או לא? הגורם הפחות טוב לא יכול להביא,

צריך רישיון לזה. אני לא אוהב לעשות את זה, בטח בתוך הקואליציה, זה עושה להם נזק, כי הבקשה הייתה למנוע את זה לתקופה הרבה יותר ארוכה, והיושב-ראש פה עוזר להם - - - - - - לסגור את העסק. יש סכנה לביטחון המדינה. אביר קארה, אתה על 2,9 - - - זה לא יכול לעבוד ככה. המשרד לביטחון פנים והפרויקטור על הפשיעה אומר לך - - - - - - יש פה אנשים שזה האוכל שלהם - - - אביר. אביר. זה לא הגיוני, אחי. אביר, נא לצאת. לך לראש הממשלה ותגיד לו את זה. אני עכשיו הולך אליו. נא לצאת. תגיד לו את זה. זה לא הגיוני - - - בפעם הבאה תעשה את המלחמה

(חבר הכנסת אביר קארה יוצא מחדר הוועדה) המלחמה היא שם,

אנחנו מנסים לעזור. אני רוצה רק להבין, אם יש רישום מאוד מסודר, וביקורת מאוד מאוד מסודרת על מועדונים, ביקורת שנעשתה לפני חודשיים וקיבלה חתימה על ידי שני גורמים מאוד בכירים במשרד הכלכלה לגבי המועדון שלי, ויש בקשה בקנה, למה לא לאשר לי אותה? האם אני נחשדת כעבריינית? מיכאל, תן לשרה אפשרות לאשר. האם אני נחשדת כמישהי שגורמת לכלים לזלוג? את צודקת.

אני עבריינית? שיגידו לי. אנחנו הולכים איתך. מיכאל, אני מציע פשרה. אני אתן לשני שרים. שרת הכלכלה והשר לביטחון פנים בשבוע הזה מוסמכים לאשר עוד יבוא לבעלי רישיון שהתנהלו כחוק ושזה יפגע בפרנסתם. הבקשה שלי יושבת כבר שבועיים וחצי בגלל הוועדה הזאת. יש לך כתובת. ואם את צריכה עזרה, נעזור לך. למי אני אפנה לקבלת עזרה? במשרד הכלכלה - - - עכשיו יש לך שתי כתובות: משרד הכלכלה והמשרד לביטחון פנים. אני אדאג שיענו על זה.

החתימה של השר - - - אין בעיה, אנחנו לא צריכים חתימה שלו, אנחנו צריכים המלצה שלו. אותו דבר. אנחנו נדע לפתור את זה. עדי, הבקשה שלך בכלל לא בצו. הבקשה שלי שבועיים במערכת מסלול - - - עדי. עדי. אני רוצה להבין משהו, היבוא הזה, או התהליך הזה שלך, ריקי. מגיעה אלייך בקשה ליבוא, את אומרת שנראה לך שזה סביר, ואת מכירה בזה, האם יש שני שלבים,

איך פועל הדבר הזה? קודם כול, מגיעה בקשה לרישיון יבוא, היא נבחנת, היא נבדקת, על פי ההיסטוריה של אותו יבואן. רישיון יבוא בכל פעם מחדש? זה לא רישיון קבוע? נכון. אנחנו עובדים כמובן בשיתוף פעולה עם עוד גורמים ממשרדי ממשלה נוספים, ואם נמצא איזה הליך או הפרה לכאורה של הנוהל, אנחנו מחויבים לבצע הליך בירור ובדיקה לפני שאני נותנת רישיון יבוא או לא, ואז אני מבצעת. הסטטוס של עדי מולך, יש לה איזה אישור ממך? אדוני היושב-ראש, בקשת היבוא של עדי בכלל לא נכללת בצו. אנחנו מנסים להסביר לה שהבקשה שלה לאקדחים בכלל לא נכללת בצו. בחובת המכס הוא מדבר על כלים בכלל, לא על רובים ואקדחים - - - אני אומר לך, אני אומר לטובתך. לי נאמר על ידי משרד הכלכלה, שהבקשה שלי לא תידון בכלל ולא תעבור למצב של סטטוס בירור עד אחרי הוועדה הזאת.

אתה מטעה. אז יש פה אי-הבנה. מה זה "אי-הבנה"? אתה רוצה לשמוע שיחה מוקלטת? האקדחים שאת ביקשת לא קשורים לצו. למה הם מעכבים לי את הבקשה? הוא כבר אמר פה, הוא אמר שהוא יכול לפתור את הבעיה עם האקדחים.

אז למה לצעוק? אדוני, זה לא רק זה, יש בקשות אחרות שמעוכבות. לי אישית יש בקשה מעל שלושה חודשים במערכת, ואני לא מקבל מענה. מה שהוזמן ובמערכת יגיע. חשוב להבהיר את זה, כי לא בטוח שהם הבינו. הבהרתי. אדוני היושב-ראש, צריך להגיד פה שפרט המכס לכלים הוא לרובים ולאקדחים כאחד. משרד הכלכלה אומר שהאקדחים כן ייכנסו וכן יאושרו,

הם יאשרו את זה בפרט מכס של כלים ככלל. יש להם שיקול דעת, ואם הם אמרו שהם יודעים לפתור את זה, אני סומך עליהם. היועצת המשפטית, אני רוצה לעבור להקראה לפי שני העקרונות שאמרנו: עיקרון אחד, היבוא נעצר לחודשיים, ואם נדרשת הארכה לעוד חודש, זה יגיע אלינו, ונאריך בעוד חודש, ובלבד שבחודשיים האלה נעשתה עבודה מואצת של המשרד לביטחון פנים ומשרד הכלכלה מול הוועדה לביטחון פנים בכנסת והוחלפו טיוטות של החוק ושל הנהלים, וככל הניתן בשיתוף והתייעצות ציבורית והקשבה לגופים שזה עיקר פרנסתם. זה לגבי דחיית היבוא. עיקרון שני, עצירת היבוא לא תחול על כל הכלים שהוזמנו, אושרו והם בדרך לישראל בכל תחנה שהיא,

מקרים שבהם משרד הכלכלה והמשרד לביטחון פנים חושדים שנעשתה עבירה או שיש פה פוטנציאל לעבירה על החוק ופגיעה בציבור, לפי סמכויות שמוקנות להם בחוק לאכוף מול האנשים הללו. אני מבקש שתקראו את החוק לפי מה שאמרתי. תתקנו את זה בהקראה בבקשה. אני אתחיל להקריא, אני כבר אומרת שהסעיף השני, אין לי מושג איך להכניס את זה לצו. איתי יעזור לך. בשביל זה יש לנו את איתי. בבקשה. טיוטת צו היבוא והיצוא (איסור ייבוא כלי איירסופט) (הוראת שעה), התשפ"ב 2021 בתוקף סמכותי לפי סעיף 2 לפקודת היבוא והיצוא , התשל"ט 1979, ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת לפי סעיף 2(ב) לחוק העונשין, התשל"ז 1977, אני מצווה לאמור: הגדרות בצו זה "כלי איירסופט" כלי המופעל בלחץ אוויר או חשמל לדריכה וקפיץ לירי של כדורי חרס או פלסטי בקוטר של כ-6 מ''מ, כהגדרתו בפרט מכס 93.04.002000/5 לצו תעריף המכס, לרבות אביזרים לכלי כאמור המסווגים בפרט מכס 93.05.990000/6 לצו תעריף המכס, שהוא אחד מאלה:

דמוי רובה מסוג M-16, M-4, AR-15 ובעלי מראה דומה,

דמוי רובה תבור TAR-23, X-95 ובעלי מראה דומה,

גוף עליון, גוף תחתון, מכלול ובריח של הכלי המפורט בפסקאות (1) ו-(2); בנוסח המקורי היה כתוב "כלי האיירסופט המפורט בפסקאות (1) ו-(2)". כאן הצענו למחוק, מכיוון שאי-אפשר להגדיר את כלי האיירסופט באמצעות שימוש באותו מונח. נכון. מקובל. "ייבוא אישי" כמשמעותו בסעיף 3 לצו ייבוא אישי, התשע"ט, 2019, "צו תעריף המכס" צו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין, התשע"ז 2017. איסור ייבוא כלי איירסופט (א) לא ייבא אדם, לרבות בייבוא אישי, כלי איירסופט.

על אף האמור בסעיף קטן (א), הרשות המוסמכת לעניין יבוא כלי איירסופט, רשאית לתת רישיון יבוא לייבוא של כלי איירסופט המיועדים למערכת הביטחון לצורך מילוי תפקידיה, לעניין סעיף זה, "מערכת הביטחון" כל אחד מאלה: (1) משרד הביטחון ויחידות הסמך שלו,

יחידות ויחידות הסמך של משרד ראש הממשלה שעיקר פעילותן בתחומי ביטחון המדינה, (3) צבא ההגנה לישראל, (4) משטרת ישראל, שירות בתי הסוהר והרשות להגנת עדים. תוקף 3. תוקפו של צו זה למשך חודשיים מיום פרסומו. כאן אנחנו צריכים לחדד את הנוסח לעניין מעמדם של רישיונות יבוא שניתנו למעשה לפני יום התחילה של הצו. אם אני מבין נכון, הוראות הצו לא יחולו על רישיונות ליבוא כלי איירסופט שניתנו לפני יום פרסום הצו,

רישיונות קיימים זה כמובן נוסח ראשוני שגיבשתי עכשיו ואולם הרשות המוסמכת ליבוא רשאית בהחלטה מנומקת בכתב שלא לאפשר יבוא של כלים, שניתן לגביהם רישיון יבוא כאמור כלומר, רישיונות קיימים אם היה לה יסוד סביר להניח שייעשה שימוש בכלים באופן שעלול לסכן את ביטחון הציבור,

במקום "יסוד" "חשש". אם היה לה חשש כי ייעשה שימוש בכלים באופן שעלול לסכן את

או להפר את הדין. איזה דין? הדין החל על מוצר זה. "חשש" ו"יסוד" זה לא אותו דבר בכלל.

להבין. היושב-ראש דיבר על כלים שכבר הסתמכו עליהם והם בדרך, אבל יכול להיות שניתנו רישיונות ועדיין לא נעשתה שום הזמנה ולא עשו עם זה שום פעולה. רישיון מבחינתי נחשב התחלת תהליך. מי שקיבל רישיון, הוא כבר התחיל תהליך. אדוני, יש גם אסמכתאות על הזמנה. לא תמיד מקבלים רישיון לפני. פתרתי לך את הבעיה, ידידי. זה יכול ליפול בצורה הזאת. רישיון. רישיון ניתן הרבה פעמים לפני הזמנות, לכן זה בעייתי. אפשר להראות תאריך של הזמנה. מיום הרישיון זה בתוקף כיבוא, ידידי. אנחנו רק חוששים בנושא של "חשש" ו"יסוד". יכול להיות שהיא תחליט שלגבי כל מי שקיבל אישור יש חשש. חשש סביר, מנומק. אחרי התייעצות עם המשטרה אנחנו מעדיפים "יסוד להניח". "יסוד סביר". "יסוד סביר להניח". אין כדורי חרס. אין דבר כזה כדורי חרס.

יש רק כדורי פלסטיק. לגבי האביזרים אנחנו מבקשים שישבו איתנו על רשימה יותר מסודרת, כי אביזרים לפעמים זה רצועה, לפעמים זה מדבקות. למה להכניס אותם? צריך להיות משהו יותר מפורט לגבי אביזרים. זה אותו פרט מכס לגבי כל האביזרים.

עמדתכם לגבי ההערה לעניין כדורי חרס?

זו שאלה מקצועית שאנשי המקצוע צריכים לתת תשובה.

עוד פעם, לא שמעתי.

מה לגבי המועד שבו הצו ייכנס לתוקף? עם הפרסום

מרגע הפרסום ברשומות. אדוני היושב-ראש, ציינת שאחרי חודשיים ניתן יהיה לבוא - - - להאריך בחודש נוסף, ובלבד שפעלתם בחודשיים האלה באופן נמרץ לנוסח חוק של ביטחון פנים וכלכלה, ושהתחלתם לעבוד מול הוועדה לביטחון פנים וועדת הכלכלה. זה תצטרכו להביא לכאן, אם תביאו הארכה - - - אנחנו לא רוצים לראות שדוחים יבוא ואחרי חודשיים שום דבר לא זז, ואמרתם: דחוף,

ואין שום דבר כתוב. זאת הסיבה שאנחנו מחלקים את הזמנים, לראות שכולם עובדים באותו לחץ שהדיון הזה נקבע. סיימנו?

אני רוצה להגיד לכם עוד משהו שהוא לפרוטוקול. הדבר החמור ביותר בחקיקה זה שמחמירים את החוק ומכבידים את העול על האנשים ההגונים ביותר, בזמן שעבריינים וטרוריסטים אולי ישתמשו בנשקים האלה, והולכים לנקודה של הממושמעים ושל שומרי החוק ומכבידים עליהם. התעשייה הזאת קיימת, והתעשייה הזאת מפרנסת אנשים, ובאופן עקיף היא גם תורמת לביטחון, כי אנשים מתאמנים, וחלקם גם מחזיקים אקדחים

יש עשרות אלפי בעלי רישיון לאקדחים, וזאת דרך נוספת בשבילם להתאמן, ולכן כשמנסחים את התקנות ואת החוק החדש, אני מבקש מכם להקשיב לעסקים ולשבת איתם לדיאלוג, במיוחד עם אלה ששמרו חוק, לנוכלים ולרמאים אל תקשיבו. מי שעובד מולכם באופן סדור, קשוב לנהלים, התייחס אליכם ברצינות, תנסו לראות שאתם לא פוגעים בפרנסה העתידית שלהם ועושים את זה כמה שיותר בהסכמה. כמובן הממשלה היא הריבון, והכנסת תיתן תוקף לדברים שהממשלה מבקשת, אבל לא לפגוע בענף הזה, ובמיוחד בהגונים ובישרים שפועלים בו. מי בעד?

אני בעד. אני נועל את הישיבה. הצו יאושר עם התיקונים שנוסחו. תודה רבה לכולם. הישיבה ננעלה בשעה 15:12.